ערב טוב לכולם. למי שיש ספק שהחיים הם מעגליים, אז אני חוזר לתפקידי כיושב-ראש ועדת הכנסת לרגע, כפי שהתחלתי פה לפני 11 שנה. אני היחיד שזוכר.

זאת הזדמנות שוב להגיד תודה לכל